חברי הכנסת, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שלישי ב' בשבט התשפ"ב, 4 בינואר 2022. על סדר-היום מספר

אנחנו לא עושים הצעות לסדר בוועדת הכנסת. אין לנו הצעות לסדר. אנחנו נתחיל בקביעת ועדה לדיון בהצעת חוק